שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו ממשיכים היום דיון רביעי בנושא התחדשות עירונית,

מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות